צוהריים טובים, חבריי חברי הכנסת, אנשי הממלכה והמייצגים את הגופים השונים. יש כאן בקשה. מי יסביר אותה? הממשלה. בבקשה. משרד המשפטים היה אמור להביא תקנות. חוק אשראי הוגן כידוע עבר, וכל הוראותיו, למעט הוראה ספציפית אחת שנוגעת לגובה הריבית עניינים מסוימים אמורים להיכנס לתוקף בשבת הקרובה.

כן. אמרתי לכם שאסור לקבוע תאריכים לועזיים.

צריך לבדוק מתי זה יוצא.

וגם צריך לבדוק אותם בלוח השנה, שזה גם משהו. בכל מקרה, החוק אמור להיכנס לתוקף. מלכתחילה תוכנן שהתקנות - - - הישיבה זה לדחיית התקנות שלא יהיו בשבת, שיהיו ביום שישי או ביום ראשון?

מה אתם מציעים? התשעה בנובמבר זה יום שישי. ניתן להם יום אחד, שיהיה ביום ראשון.

אפשר להצביע על זה? מה שקרה שתכננו שיהיו תשעה חודשים שיעמדו בין המועד שבו משרד המשפטים יביא את התקנות לבין המועד שבו החוק ייכנס לתוקף, על מנת לאפשר במהלך תשעת החודשים האלה, לגופים השונים שכפופים לחוק, להתארגן לתחילתו. הנחת המוצא שחוק אשראי הוגן שינה הרבה דברים באופן שבו הגופים צריכים לתת את השירות שלהם, ולכן ממילא תשעה חודשים היו זמן רלוונטי ממועד פרסום התקנות. אלא שלצערנו,

ובחנו את התקנות, ניסחנו אותן וכו', לקח יותר זמן ממה שצפינו, מכל מיני סיבות שאני יכולה לפרט. מותר לי לשאול כמה זה יותר זמן ממה שציפינו? זה הפער של 15 חודשים. קיווינו שהחוק ייכנס לתוקף עכשיו. קיווינו שאחרי שישה חודשים נוכל להביא את התקנות.

העיכוב שלנו שהתקנות היום נמצאות על שולחן הוועדה כדי לדון בהן. משרד המשפטים מודה בזה שהוא אשם? משרד המשפטים חושב שהוא לא אשם. הוא זרק את זה על משרד אחר? אנחנו מוכנים גם לזרוק על אחרים. בטח על האוצר, בטח על - - - יש סיבות, ואני יכולה לפרט אותן אם אדוני יבקש, אבל ממילא זו התוצאה שאליה הגענו. העיכוב הוא 15 חודשים? העיכוב בתחילת החוק יהיה - - - העיכוב מהמועד המתוכנן של פרסום התקנות. תכננתם שיהיו שישה חודשים, והיו 15 חודשים.

אני יכולה גם לפרט. בסוף החוק הזה הרי מאגם לתוכו שני רגולטורים. יש רגולטור אחד שמכיר את השוק שלו היטב, מאחר ששנים הוא כבר אמון על השוק, ויש רגולטור אחד שלומד את הדרך, כשאנחנו חושבים שזו תופעה ברוכה בסך הכול שהוא לקח את זה על עצמו. אנחנו חושבים שזה דבר ראוי ששוק האשראי החוץ בנקאי ייכנס לפיקוח, ובהקשר הזה לקח יותר זמן ממה שצפינו, מאחר שתוך כדי למידת השוק הם כבר היו צריכים להעביר לנו את העמדות שלהם בנוגע למה שצריך להיות בתקנות, עקב כך גם אנחנו התעכבנו. עם זאת, את התוצאה הסופית זה לא משנה, כי בתוצאה הסופית החוק היה אמור להיכנס לתוקף אחר 15 חודשים, ביום שישי הקרוב, ואנחנו מבקשים לדחות את תחולת החוק בתשעה חודשים. אנחנו גם מבקשים מאדוני היושב-ראש ומהוועדה לקיים דיון בתקנות, על מנת שלא ייפתח שוב פער בין המועד שבו החוק נכנס לתוקף לתשעת חודשי ההכנה שצריכים להיות, אולי קצת פחות. גברתי המכובדת באה להגיד לי שהיו לכם 15 חודשים ולנו את רוצה לתת שבועיים? אנחנו לא רוצים לתת לאדוני שבועיים, אנחנו מבקשים מאדוני, ככל שניתן, לקבוע דיון בתקנות. אדוני כמובן הוא בעל הסמכות. בסוף, הרעיון היה לאפשר תשעה חודשים. אם יהיו שמונה חודשים, אני לא בטוחה שאנשים ייפלו מהכיסא. אבל ככל שניתן - - - יש אפשרות אחרת,

בין החוק לבין התקנות. זה קשה מאד. - - - רגע, רגע, רגע, רבותיי. מאחר שהתקנות פרוסות בפני כולם, כולם כבר יודעים מה התקנות, כבר לפני חודש, נכון שיבואו ויגידו: אנחנו לא יודעים מה אתה תעשה בוועדה, יכול להיות שתהפוך לנו הכול, כבר אפשר להתחיל להתארגן, לא צריכים לחכות עד שנגמור לאשר את התקנות, ומאז לקחת את תשעת החודשים להתארגנות. גוף סביר, שלא נדבר על הבנקים, היה יכול כבר לפני חודש, כשהם ראו את התקנות, כבר להתחיל להתארגן. יכול להיות שבסוף יהיו שינויים, אבל אחרי שהתארגנו ויהיו שינויים, עושים את השינויים האלה. בשביל השינויים שהוועדה תעשה לא צריכים תשעה חודשים, ואז יש אפשרות לנתק בין זה לזה. אני אומר את זה כאופציה. עוד מעט נדבר על זה ונראה. אני מבין שהיום אנחנו לא דנים בתקנות עצמן, אנחנו דנים רק על הבקשה לדחות את התחולה.

כדי לדחות את התחולה הנחנו על שולחנה של הכנסת את החוק, כי זה תיקון חקיקה ראשי, שנותן את אותו פרק זמן שהיה אמור להיות

אם אני מבין נכון,

אחד הנושאים החשובים זה היה תקרת הריבית. את תקרת הריבית השתנו על כולם, גם על הבנקים.

חשבו שהבנקים יתמוטטו, אבל בסוף ראינו שזה בסדר, הם עוברים את זה, אפילו בחיוך. תקרת הריבית הזאת כבר חלה או שגם היא תידחה? אני מבין שיש הבדל בין הגופים החוץ בנקאיים לבין הבנקים. רק תאירי את עיניי על מי התקרה הזאת חלה ולמי התקרה הזאת תידחה. התקרה הזאת חלה כרגע על הגופים. בהוראת התחולה, מה שנכתב - - - הם לא תלויים בתקנות. עליהם הנושא הזה חל. הרי היה הנושא שהתקרה לפי החוק המקורי - - - הם היו ב-7.5%,

והגדלנו להם את זה ל-15%.

לצורך העניין השוק החוץ בנקאי, הייתה לו תקרה נמוכה, ולכן המהלך הראשון היה שתוך 60 יום, מיום

התקרה הוגבהה לגבי מלווה מוסדי. הגדרת מלווה מוסדי זה מי שקיבל רישיון מרשות שוק ההון.

אם רשות שוק ההון נתנה למישהו רישיון, חלפו 90 ימים מיום פרסומו של החוק, הוא נהנה מתקרת ריבית שקבועה בחוק הזה. למה על הבנקים זה לא חל?

בחלק מהמצבים הטענה הייתה שאנחנו נוגעים בריבית האפקטיבית שלהם,

הבנקים הרי התהדרו בזה שכל הריבית שלהם הם הראו לנו כאן בטבלאות וכו' אם אני זוכר נכון

זה היה 3.5%. נכון שבריבית החריגה וכו' בסוף התברר לנו בדלת האחורית שיש כל מיני עסקאות שאנחנו לא יודעים עליהן, ששם הריביות גבוהות, אבל פורמלית אמרו לי שהבנקים במרחק אדיר. רציתי לשים 10%, אם אני זוכר נכון, ולראות שהם לא יתקרבו לזה בכלל. הבנקים נמצאים רחוק מאוד, אז איזה ריבית אפקטיבית? מה שאז אמרת,

שהבנקים ברוב ההלוואות שלהם אכן לא נמצאים באזור הרלוונטי,

אז למה אי-אפשר היה להחיל את זה עליהם? החלטת המדיניות אז הייתה שאנחנו נותנים 15 חודשים לכניסתו של החוק כדי להוריד את הריבית, גם באזורים שכן נוגעים בריבית הבנקים.

המסה האדירה של הבנקים כל כך רחוקה מהתקרה ורק יש בשוליים, כך הם הציגו לנו את זה, למה הם צריכים כל כך הרבה זמן להתארגנות? בזמנו מה שהוחלט - - - "התארגנות" זאת מילת קסם, מה שנקרא. אולי צריך רגע לדבר על מה שיש בתקנות - - - קודם כול אני מדבר רק על הריבית. אבל התקנות מתכתבות עם זה.

התקנות משפיעות על היכולת לחשב את הריבית. הרי האתגר פה הוא לחשב מה העלות הממשית. בתקנות יש שני חלקים שמשפיעים על החישוב של העלות הממשית. כל מה שאת אומרת, לפני שאת מפרטת, היה צריך להיות אמור גם לגבי הגופים החוץ-בנקאיים. אבל על הגופים החוץ-בנקאיים כבר הייתה תקרה ורק היטבנו איתם,

התקרה ביחס למה שהיה קודם. בבנקים לא הייתה תקרה. זאת אומרת, פעם ראשונה תהיה תקרה וצריך מנגנון שלם של התארגנות בשביל לעשות את החישובים האלה. כמובן שזה הרבה - - - זאת מילת קסם - - לא.

- - אני מניח שזה שלושה-ארבעה ימים לעשות את החישובים. מדובר גם על שינויים משמעותיים במערכות המחשוביות, גם על פריסה רחבה מאוד. צריך לזכור שלבנקים יש פריסה ארצית רחבה על הכשרה של אנשים שיושבים מול לקוחות. מי יכול לעמוד מול המילים האלה "התארגנות"

אלה מילים כאלה גדולות שאנחנו מפחדים מהן - - לכן המדיניות הייתה - - - - - אבל אני לא מדמיין לעצמי שזה לוקח כל כך הרבה זמן. ההערכות של גורמי המקצוע שזה הזמן המינימלי שנדרש, ולכן גם הכנסת העבירה את החוק ונתנה את אותם שישה חודשים לתקנות ועוד תשעה חודשים להיערכות אחרי שהמצב המשפטי יהיה ברור. אנחנו מבקשים לשמר את אותה החלטה מאז. הכנסת בעצמה החליטה. אז היא חשבה שזה ראוי. לא השתנה מבחינתנו דבר. עוד מישהו רוצה לומר את דברו? כן, דני. צוהריים טובים. צוהריים נהדרים.

ישבנו פה לפני שנה וכמה חודשים, זה בער בעצמותיי ואמרתי לאדוני: מה יהיה? הגבלת הריבית קיימת

הוחלט על הוצאות שניתן יהיה להחריג מתקרת הריבית בהקמת הלוואה. להזכירך, הלוואות יכולות גם לנוע בסכומים של 5,000 ש"ח, 10,000 ש"ח ו-20,000 ש"ח. אם לא יתאפשרו הוצאות כאלה שיוחרגו מתקרת הריבית, לא ניתן יהיה לבצע עסקאות. ואז אמרתי לאדוני: מה יהיה? אמרת: חצי שנה. אמרת: דני, אז חצי שנה יסתדרו אנשים. חלפה שנה, ועוד חודשיים ועוד שלושה חודשים,

מצד אחד, ומצד שני יש חוק. כיום אנחנו נמצאים בבעיה ואנחנו מסרבים ללקוחות גם מטעמים מסחריים וגם אף אחד לא רוצה להיות פורע חוק. אני אביא דוגמה. מאחר שגם ניכיון צ'ק הוגדר כעסקת הלוואה, עסקאות של 5,000 ש"ח ו-10,000 ש"ח, אנחנו יכולים לגבות עליהן שלושה שקלים, חמישה שקלים. אני מפנה לעסקאות שלקוח מגיע עם משכורתו ומבקש לקבל שירות או לקוח מוסר צ'ק לשבוע ימים. ישבנו עם אנשי המקצוע, משרד האוצר, משרד המשפטים, העלינו את הטענות. ראו, הבינו, הוציאו המלצות. דרך אגב בהמלצות יש המון היגיון והן מניחות את הדעת, רק שהן בגדר המלצות. אני מבקש

אין תקנות, אולי לפחות לא לבצע אכיפה, כי אחרת אנחנו מסרבים למאות לקוחות בחודש. ואני רק אחד מיני רבים, אני מתאר לעצמי שאלפים מסורבים או פורעי חוק. ברשותכם,

לפחות לא לאכוף את זה כל עוד אין תקנות.

אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בדיונים אחרים. בריביות נעשה שימוש לרעה בנושא של אישורי המסירה. נעשים המון תרגילים באישורי המסירה, כדי להביא את זה למעמד צד אחד דיון במעמד צד אחד, כדי להכניס את זה למסלול של לעשות על זה ריביות וריביות במסלול של מרמה. אני חושב שצריך לתת את הדעת בנושא הזה. חזרתי על זה בנושאים שונים ואחרים, ואני חושב שגם כאן צריך להתייחס לנושא הזה עם כל החשיבות שלו ולשים את זה על השולחן. לא כל כך הבנתי איך זה מתקשר לפה, אבל הבנו את הדברים.

כולם שותקים. לדחות את זה בעוד תשעה חודשים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה קצת בושה לכולם וגם לנו אחרי שכבר נתנו וכו',

תשעה חודשים? זה נראה לא סביר. להערכתי יש שתי אופציות: או שנדחה בחצי שנה מיום אישור התקנות, או תשעה חודשים מהיום, כי הרי כבר כולם יודעים היום מה התקנות וכבר יכולים להתארגן לקראתן. אני מניח שאם עשו עבודה טובה והשינויים סבירים, לא יהיו מהפכים גדולים שיצטרכו לשנות תפיסות עולם. לכן כבר היום זה קיים, כבר היום יכולים להתארגן, לכן אפשר לקחת מהיום תשעה חודשים, ואז אף אחד מאיתנו לא יהיה לחוץ, או לעשות שישה חודשים. תשעה חודשים זה צריך להיות מיום אישור התקנות, נכון? תשעה חודשים זה במקור. ההצעה שנמצאת היום על השולחן היא תשעה חודשים מיום שבת, אפקטיבית זה תשעה חודשים מהיום, שזה הצעתו של אדוני. שישה חודשים, אני חייבת להגיד שקצת קשה עם זה, כי גם לא ברור מה התוקף של החוק - - - לא הבנתי. שישה חודשים זה יכול להיות יותר קצר מהתשעה חודשים או יותר ארוך? זה יכול להיות גם יותר קצר וגם יותר ארוך. כלומר, אם הוועדה לא תאשר, אם הכנסת תיכנס לבחירות - - - זה יכול להיות כך או כך,

אפשרות אחת זה מהיום, אני לא יודע מה מופיע בחוק. אם זה מופיע, זה טוב, אבל חשבתי שבחוק מופיע מרגע שנאשר את התקנות.

תשעה חודשים מהיום. מהיום תשעה חודשים זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם תרצו שנחכה עד אישור התקנות, יהיו רק שישה חודשים. אם נצליח לעשות מהר הפסדתם, נעשה לאט, "הרווחתם". אני מחברת כ.א.ל. קודם כול, אנחנו רוצים כמובן לברך את משרדי הממשלה, בנק ישראל ומשרד המשפטים, על התיקון שבעינינו מתבקש לאור ההיערכות ומה שאנחנו רואים שקורה אצלנו - - - לא הבנתי.

לברך על הדחייה המוצעת, על הדחייה של החוק שהם הביאו לוועדה. חשבתי שאתה מברך אותם על זה שלקח להם 15 חודשים. התכוונתי כמובן במובן החיובי. הברכה נובעת מזה שכיום יש אי-ודאות מאוד גדולה. אתם עדיין קשורים לבנקים או שכבר השתחררתם מהבנקים?

אז אני מבין

זה בסדר. זה לא קשור.

כיום שוררת אי-ודאות מאוד מאוד גדולה בנוגע לאופן יישום

יש כמה נושאים קריטיים,

כי אנחנו

אני מניח שלא רק אנחנו מדברים איתם על הנושאים האלה, ולכן הם הביאו את התיקון לפתחה של הוועדה. מבין שתי החלופות שהצעת,

אני חושב שהחלופה הראשונה הרבה יותר משרתת את מה שהתיקון נועד

אפשר לקצוב את זה לכמה תקופות.

מי זה?

"משה פרל" שמו, אתה מכיר אותו היטב.

אני יודע שיש.

עוד לא. זה כמעט כמו לבחור רמטכ"ל או

על כן אנחנו חייבים שישה חודשים בוודאות מלאה עם תמונה מלאה מול עינינו. מה אתם אומרים? אדוני,

גם אנחנו היינו מעדיפים שישה

כרגע כל מה שאני אגבה זה בתקרת הריבית. לקוח מבקש לקבל צ'ק והשני מבקש לקבל את התמורה במזומן. מה צריך להיות כדי שייתן לכם פתרון? אני מבין שזה לא קשור.

גם כשהיה דיון בוועדה, אמרנו שייכנסו הדברים האלה, וזה אמור להיות במסגרת דיון בתקנות. ואכן יש הצעה של הממשלה לעניין הזה שגובשה עם רשות שוק ההון.

כל מי שביקש ישבנו איתו כדי להבין את העמדה, וגם רשות שוק ההון

בסוף צריך לזכור שפתרון לכל הצרות זה ריבית מאוד גבוהה דה-פקטו, וצריכים להיות מדודים ולהיות מאוזנים בשאלה מה אנחנו מוציאים החוצה ומה לא. פסקה (3)

יש הצעת תקנות לגביה, וזה הנושא המרכזי, הגדול, שיש בתקנות הללו, כך שתהיה הזדמנות אגב הדיון בתקנות לשמוע את הערות הציבור, אם עשינו מספיק, עשינו יותר מדיי או כל הערה אחרת.

אם יהיו ישיבות עבודה בינינו או שבזה זה מסתיים?

הנוסח ששרת המשפטים הציעה לוועדה זה הנוסח ששרת המשפטים הציעה לוועדה. בעיקרון הדיון צריך להיות כאן, אלא אם כן היושב-ראש יבקש מאיתנו לשבת אתכם.

הדבר הזה בא לידי ביטוי בתקנות או לא. ההערות של דני נשמעו במהלך גיבוש התקנות. הוא אמר שהוא ישב עם רשות שוק ההון וגם אנחנו ישבנו איתו. יכול להיות שלא קיבלנו הכול. אתה תדפדף לראות מה ההצעה של התקנות. אולי מה שהתקנות מציעות פותר לכם, ואז הלחץ שלך צריך להיות רק על הוועדה שתקדם את הדיון הזה. אדוני, ראשית זה טובת הציבור. שים אותי רגע בצד, אני אסתדר. רוני, אם יש התייחסות למשיכת מזומנים, להעברות בנקאיות, לא ראיתי את הדבר הזה.

אין. אין התייחסות לזה. זה משהו קרדינלי במתן שירות. יצרנו תקנות לעניין שתי ההסמכות שהעלינו: השאלה, מה העסקאות שנכללו בגדר החוק, כשלצורך תכלית החוק הן אינן צריכות להיות בו. זה נושא אחד, נושא שני זה השאלה איזה סכומים רלוונטיים להקמת הלוואה.

יכול להיות שדברים שאתה מעוניין שיהיו שם לא נמצאים שם. הצענו הצעה,

שהמקום הוא לפתוח את הדיון בתקנות. יישמעו כל הטענות מה עשינו,

מה עשינו בסדר, מה לא עשינו בסדר. הזהרתי שלא יצא מישהו מנקודת הנחה שאנחנו נפרוץ את תקרת הריבית על כל החזית רק בגלל שנשמעה הערה.

ככל שאני ממעטת יותר דברים מתוך הריבית, המשמעות היא ששיעור הריבית האפקטיבית, גם אם הוא לא לפי החוק, המשמעות היא שהוא עולה. וצריך להיזהר בין שני הפרמטרים האלה. אנחנו חושבים שהצענו הצעה טובה, ולכן לקח לנו גם זמן להביא אותה לשולחן, כי היא באמת הצעה קשה במובן הזה. מצד אחד יש לקוחות שרוצים לדעת שהם מקבלים ריבית נמוכה, מצד שני יש הבעיה של הלוואות קצרות מועד וקצרות טווח, שיש להן עלויות גבוהות בהקמה. את האיזון הזה אנחנו מביאים בפני הוועדה. אני לא חושבת שכרגע אגב הדיון הזה נגיד מה הכנסנו ומה לא הכנסנו. יהיה נוסח, אין לי בעיה, אני אשלח גם לדני, נעלה את זה לסדר-היום - - - דני, מותר לך לדבר איתם. שוחחנו רבות. רק אמרתי שמותר. אני מכיר את טיוטת התקנות. צריך להבין שזה לא עניין מה דני רוצה, מה האיגוד שלנו רוצה או מה כל אחד באופן אישי רוצה. יש עלויות שהן ישירות להלוואה. כל הענף החוץ-בנקאי עובר דרך המערכת הבנקאית. כל פעולה שאנחנו מבצעים עולה לנו כסף. אין שום היגיון שלא יהיה סעיף ברור שאומר שכל עלות ישירה להעמדת הלוואה, שכרוכה בעלות של עמלה בנקאית, אין שום היגיון שזה לא ייכלל. צריך להבין, אתם כל הזמן עושים מישמש בין הריבית - - - משה, אם לא מופיעה ההתייחסות לזה בתקנות, אז כשנדון בתקנות תוכל להעלות את זה,

תישמע עמדתך שלא יעלה על הדעת, ותישמע בטח עמדה של מישהו אחר שיגיד שוודאי זה יעלה על הדעת.

נצטרך להחליט. אני אומר שוב, אני לא יודע אם זה מופיע בתקנות או לא, כי עוד לא ראיתי אותן. אם זה מופיע טוב, אם זה לא מופיע תעלה את זה אז כשנקיים דיון על התקנות. תודה. אפשר לבקש שלא תהיה אכיפה עד אז,

כדי שנוכל כן לתת שירות? דני, החוק נכנס לתוקף במועד שבו החוק נכנס לתוקף. המשמעות היא שאז חלות עליך גם החובות האזרחיות כלפי הציבור שאתה נותן לו שירות, וגם החובות לגבי הרגולטורים, ככל שיש לך רישיון, וגם החובות כלפי האכיפה הפלילית. אין לנו דרך לעשות - - - התשובה שלך הייתה שאם נלך בשיטה של שישה חודשים מהאישור, בסוף ששת החודשים, רק אז יתחילו לאכוף. נכון. אז אתם מסודרים, אם כך. אדוני, זה מצחיק. מצד אחד - - - גם אם נגיד תשעה חודשים מעכשיו, אז בתשעה החודשים האלה גם כן אין אכיפה. מצד אחד, בהגבלת השימוש במזומן, מה אומרים לציבור?

קחו את הכסף שלכם, לכו לסניף הדואר, תטעינו כרטיס נטען. על מנת לעשות את זה בן אדם צריך להגיע אליי או לבנק, למשוך מזומנים, זה עולה לי כסף, אני צריך לגבות ממנו על צ'ק של 10,000 שקלים, אולי שבעה שקלים.

אדוני, מזמינים ברינקס, מחזיקים ביטוח, שומר בדלת. זה דברים שקל להגיד אותם, אבל אתם שולחים אותי מפה כשהציבור בבעיה, אני לא יכול לתת שירות.

הריבית הפלילית לא נכנסה לתוקף, אבל המינהלית. אני עשוי מחר להיתבע על ידי לקוח כי גביתי ממנו 50 שקלים במקום שבעה שקלים על 10,000 שקלים. זה לא מותיר לי הרבה ברירות. זה לא לתת לו שירות. אדוני, מה שאתה אומר,

המשמעות היא שלא תפסתם אותה כרלוונטית לניכיון צ'קים, ולכן ממילא לא הלכתם לפי החוק ההוא. אתה בא ואומר: התקרה עדיין נמוכה לי מדיי, אבל היא עלתה מהחוק הקודם. בעסקת ניכיון תקרת הריבית הפלילית היא 30%. אף אחד לא מגיע אליה.

בנוסח הקיים, בנוסח הקודם של החוק, זה שלצורך העניין 60 יום אחרי תחילתו הריבית הייתה יותר נמוכה היה ויכוח בינינו - - - על ה-7%. כן. אתם סברתם שלא, אנחנו סברנו שכן. תמיד זאת הייתה לקונה, גם במערכת המשפטית, האם עסקת ניכיון היא עסקת הלוואה. עד היום לא הייתה הבנה - - - ראו פסקי דין לשני הצדדים, לכן אני לא יודע מי ניצח בעניין הזה. עמדת היועץ המשפטי הייתה שזה חל. רבותיי, בואו נעצור פה. גם אם אדוני חושב לאשר חצי שנה, שאני חושבת שזו האופציה הפחות טובה, אולי כדאי בכל זאת להגביל אותה ברף עליון, למקרה - - - זה רציתי לעשות עכשיו, לשלב את

כלומר, לקחת את ההצעה של שישה חודשים מיום אישור התקנות, אבל לשים רף. אם אני אגיד "תשעה חודשים", זה לא פייר. צריך שזה לא יעבור את השנה נניח,

מה יקרה אם לא יאושרו התקנות? זה ייכנס ככה, כי אחרת נמצא את עצמנו במצב שגם בעוד 15 שנה - - - לפי ההצעה כאן, נניח תשעה חודשים מהיום, מה יקרה אם לא יאושרו התקנות, חן?

האם אתה רואה היגיון בכך שצריך להיות מינימום של שישה חודשים מיום התקנת התקנות, זאת אומרת שיש איזה היגיון בכך שהתקנות יעברו לפני - - - אני מסכים איתך, אבל מאחר שבכל אופן רואים את התקנות, ואני מניח שהשינויים לא יהיו דרמטיים - - - אתה לא יכול להניח, כי אני מניח שהוועדה תרצה לשמוע את כל האנשים, ואולי יהיה שינוי. ודאי שנרצה לשמוע ויהיו שינויים, אבל הם לא יהיו דרמטיים מבחינת ההתארגנות, כי אתם כבר יודעים. זה לא משהו שלא ידעתם ולא חשבתם ולא כלום.

אם אנחנו לוקחים שישה חודשים מיום אישור התקנות והמגבלה של שנה, אם אחרי שנה לא אישרנו, יצטרכו לבדוק מה קרה לוועדה. אם נשאיר את השילוב הזה, זה יהיה הכי טוב לכולם. אדוני, אם כך שנה מקסימום זה לא מספיק. אני אסביר לך למה. אתה רוצה שאני אחזור להצעה של תשעה חודשים מהיום?

אני רוצה להציע לך הצעה טובה. מה ההצעה הטובה שאתה רוצה להציע? צריך לתת את המקסימום יותר גבוה, אני אסביר לך למה. מה זה מקסימום יותר גבוה? יותר גבוה משנה. יותר גבוה משנה?

אם המערכת הפוליטית תיכנס למערכת בחירות,

שהמערכת הזאת תימשך באופן ששנה זה לא מספיק. תשים את המינימום של חצי שנה מרגע תחילת התקנות, אבל לפחות את המקסימום תשים גבוה. הרי זה לא תלוי בנו, בסופו של דבר זה יהיה תלוי בכם. אם מתחילה מחר מערכת בחירות שיכולה להימשך - - - ככל שיהיו בחירות, חוק הפרשנות מאריך באופן אוטומטי כל הוראת חוק שפוקעת בתקופה שבאזור הבחירות. הוא מאריך אותה אוטומטית בשלושה חודשים נוספים, זה דבר ראשון.

מאחר שאנחנו לא מדברים פה על נושא פוליטי, גם אם יהיו בחירות, רוב הסיכויים שימשיכו לדון בזה במסגרת ועדת ההסכמות. להפך, זה יפנה את זמן הוועדה מעניינים פוליטיים אחרים ויאפשר בקלות רבה יותר לדון בתקנות. ניקח את האופציה של שישה חודשים מיום אישור התקנות ועד שנה. 12 חודשים. המוקדם מביניהם.

זה הנוסח. נעשה את זה מיום שבת, לא מהיום. אנחנו חוזרים על הבקשה שאדוני יקבע מועד לדיון בתקנות.

חס ושלום, לא בשבת. האם זה מיום אישור התקנות או מיום פרסום התקנות? אני רגע מחדדת משהו, כדי שאחר כך בנוסח לא יהיה לנו - - - מהפרסום. אפשר מהפרסום. זה לא כל כך משנה לכם, לנו זה משנה. הפרסום המשמעות שזה מגיע לשרה. אם זה מהאישור, זה מיום שבו הכנסת - - - מפרסום. זה בסדר לאדוני מפרסום התקנות להבדיל מאישור התקנות? לא, רק שנייה. כמה זמן הפרסום? שבועות. בערך שבועיים. מי מפרסם את זה?

שוב אנחנו תלויים במשרד.

זו רוטינה של עבודה, זה כמו המועד שבו אנחנו מפרסמים ברשומות. עזבי.

נעמה, אפילו בשביל להיות קונסיסטנטי זה תמיד מרגע פרסום החוק.

פרסום החוק ולא יעלה על שבועיים? נסמוך עליהם שהם יפרסמו בזמן סביר. אני לא רוצה שיהיה כאן משהו שמישהו יוכל למשוך את זה. זה רוטינה רגילה. את מכירה את ה-15 חודשים. אני כבר יודע מה יקרה להבא. יש אצלנו מושג "שטר שאיתרע בנפילתו". שטר שמצאו אותו על הרצפה, מאחר שהוא כבר פישל פעם אחת, שמישהו איבד אותו, מצאו אותו על הרצפה, אז בודקים אותו מכל הכיוונים. כן, אבל מאחר שלאדוני יש רף עליון של שנה, לא ניתן יהיה למשוך את זה יותר מדי. גם אם התקנות האלה נידונות ועוברות מחר בבוקר, לכל היותר ניתן יהיה לדחות את זה בחצי שנה. אני לא רוצה להגיע לזה. ברור שלא, אבל אנחנו באמת מדברים - - - אמרתי את הרף של שנה בגללנו, לא בגללם. אדוני, תן לנו בבקשה את הפרסום. זה אומר שזה מגיע לשרה, השרה מעבירה את זה לרשומות. אבל שנבין בינינו שאנחנו לא מדברים על משהו שהוא יותר משבועיים בין האישור לפרסום. זה פחות או יותר סדר הגודל ברשומות.

זה סטנדרט, אני יודע. הסטנדרט גם היה שהיינו צריכים לקבל את זה לפני תשעה חודשים. אנחנו רואים שפה לא הולכים לפי הסטנדרט,

לא אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? לא שמעתי שאתם בעלי תשובה. אנחנו בעלי תשובה. הינה, באנו, סידרנו, עשינו הכול. חשוב לנו שהחוק ייכנס לתוקף, אבל חשוב לנו גם להיות הגונים.

בואו נהיה גם עקביים עם הנוסח שנמצא בחוק, שזה תחילתו של חוק זה, 15 חודשים עכשיו זה ישתנה מיום פרסומו. גם התקנות נעשה מיום פרסומן. זה נראה לי נכון יותר. את תתאימי את מה שדיברנו? אני אתאים את ההתאמות הנדרשות. מי בעד לאשר את מה שסיכמנו, ירים את ידו. הצבעה בעד הצעת החוק, 1 נגד, אין נמנעים, אין הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5)

שיהיה לכם בהצלחה.